היום ה-19 לינואר 2022 י"ז בשבט תשפ"ב. -הנושא הוא הצעה לדיון מהיר בנושא קריטריונים להעסקת מאבטחים וסדרנים של ח"כ איתמר בן גביר,

מאי גולן ואוריאל בוסו. לפני שאתן כמובן לחבר הכנסת בן גביר יוזם הדיון, אגיד כמה מילים. אני מניחה שהדיון הזה הגיע כמובן אחרי העימות שלך בגני התערוכה בתל אביב, בוויכוח עם החניה של הרכב וכל הדברים האלה.

צריך להבדיל בין מה שנמצא בחקירה כי הבנתי שיש חקירה וגם נציגי המשטרה יתייחסו לזה, לבין באופן כללי ההתנהלות מול חברות שמירה. צריך גם לזכור שבפרסומים בתקשורת דובר על זה שהוא מאבטח, נגיד שהוא סדרן,

אנחנו נדבר גם על העסקת סדרנים, זה לגיטימי,

רק חשוב לומר שהוא לא היה מאבטח ונתייחס לזה גם. אבל בלי קשר שתדע שהמשרד לביטחון פנים עומל בימים אלה ממש על הצעת חוק חדשה לגבי כל חברות השמירה, ואני מניחה שהמשרד יתייחס לזה כי זה נושא חשוב. אני מניחה שעל אותו עיסא הזה אתה תדבר ותגיד גם מה אתה יודעו מה אנחנו יודעים. אני אגיד עוד משהו, היו כאן כמה מחקרים של הממ"מ לגבי ההעסקה של סדרנים ומאבטחים, אני לא יודעת אם הם כאן, אולי הם ירצו להתייחס. אני יודעת שהם בזום, שגם גם אתמול היו על העניין הזה. ניתן להם אחרי כן לומר כמה מילים, אבל המחקרים הם די ישנים לפי מה שיש לי כאן אז הם פחות רלוונטיים אבל אולי אם יש להם משהו חדש לגבי ההתנהלות, כי צריך לזכור שהמשטרה לא יכולה מן הסתם לספק את כל שירותי השמירה במדינת ישראל ולכן יש גם חברות פרטיות. אבל אם צריך נלך לתוך האירוע כדי להבין מה בעצם הם אותם קריטריונים שמכשירים אותם אנשים לעבוד במקומות שכמו שאמרנו מגיעים אליהם גם נבחרי ציבור אבל גם בכלל הרבה אנשים מן הישוב שבאים כי הם יודעים שהמקום מאובטח ושמור. בבקשה ח"כ בן גביר. תודה רבה גבירתי היו"ר וכבוד חברי הוועדה, חברי הכנסת הנכבדים וכמובן אנשי המשטרה שהגיעו לכאן. אני בהחלט מגביל את עצמי כי הסיפור תחת חקירה. אגב, כל ההתנהלות שם גם היא מעוררת שאלות ותמיהות,

התחושה לא הייתה פשוטה כשהגיעו שוטרים למקום וכבר ידעו את מה שאני תיכף הולך לספר ולא נהגו כפי שמתבקש מאנשי משטרה אבל את זה באמת נשאיר לחקירה, אנחנו בכנסת לא נוהגים להיכנס לתוך חקירות ספציפיות, אבל יש כאן נושא שהוא הרבה יותר רחב וזה באמת גבירתי היו"ר, השאלה איך אנשים כאלה מועסקים, בטח ובטח במקום כמו האקספו גני התערוכה שהאולם המרכזי שם מארח ראשי ממשלה ושרים וחברי כנסת ואנשי ציבור, ואני מסכים לגמרי עם ההערה, זה לא רק עניין של חברי כנסת, זה גם כל אזרח שרוצה להגיע. אני חייב להגיד, הם הציגו את עצמם כמאבטחים,

כמאבטחים, תפקדו שם כמאבטחים, אבל בואו נלך לשיטה של הגרסה השניה שלהם כי היו שם כמה גרסאות, בהתחלה הם אמרו 'מאבטחים', אחרי זה זה הפך להיות 'סדרנים'. בואו נגיד שהם סדרני עבודה באמת. השאלה המרכזית היא אם אין איזה שהם קריטריונים, איך יכול להיות מצב שבלב תל אביב, שבמרכז גני התערוכה, שבאולם הכי חשוב שמארח אירוע ציבורי עומדים להם במרחק יריקה, זה יכול להיות מראש ממשלה, זה יכול להיות משר, זה יכול להיות מחבר כנסת, אנשים שבסופו של דבר הורשעו בפלילים, וזה לא סתם הורשעו בפלילים. אני לא מאלה שחושבים שכל הרשעה, גבירתי היו"ר, פוסל אנשים, יש כל מיני הבדלים. אדם עבר ברמזור אדום, אדם השתתף בהפגנה, לא יודע, יש כל מיני אירועים ספציפיים, שאתה אומר 'אל תפסול את האדם, אל תטיל עליו כתם בגלל הדבר הזה'. אבל כאשר אנחנו מדברים, ואני אולי מבקש שיקרינו כאן את הסרטון שהבאתי, על עיסא הזה שהוא ריצה פעמיים עונשי מאסר. באחת הפעמים, פעם אחת זה היה לשישה חודשים על הפרת סדר אבל הפעם השניה הייתה על זריקת אבנים ובקבוקי תבערה. הוא נעצר ב-2018 ונכנס לכלא, זאת אומרת שוחרר ב-2019. אנחנו לא היום 10 שנים או 20 שנים אחרי האירוע שאתה אומר 'טוב, אדם פעם היה'. איך נוצר מצב כזה שאדם כזה עם רזומה כזה מגיע לתפקד, בסדר, לא כמאבטח, למרות ששוב, הם הציגו עצמם כמאבטחים. אבל אפילו נגיד לגרסה של סדרן עבודה. איזה מן דבר זה? איפה אנחנו נמצאים? ואיפה האחריות? והשאלה גם, ואני כאן מפנה את השאלה גם לנציגי המשטרה, אם מישהו כאן לא נרדם בשמירה. הרי בסופו של דבר היום לכל עבודה, לכל מה שרוצים מוציאים ישר, מבקשים להוציא ר"פ. נרדם בשמירה, נרדם בסדרנות.

ואגב, זה לא שעשיתי איזה שהוא מחקר מקיף ושלחתי חוקרים פרטיים. פשוט בוקר למחרת האירוע הסתכלנו בפייסבוק והנה, פתאום רואים את הבחור משתחרר מהכלא, מסמן "וי", מנצח כביכול את עם ישראל, ואחרי תקופה הוא הופך להיות במקום שהוא אחד המקומות עם הכי הרבה מגע מול נבחרי ציבור ומול כל מיני דמויות. ואיך אנחנו מגיעים למצב כזה? זה לא לבד. לצערי אני בכל השנה האחרונה מסתובב ורואה מאבטחים אם זה בקבר של הבבא סאלי ואם זה במקומות אחרים, מדווחים לי גם על משחקי כדורגל, שמגיעים מאבטחים לאצטדיון טדי, אוהדי בית"ר פונים אלי לא פעם ולא פעמיים ואומרים לי 'הם מכסחים אותנו'. 'מכסחים אותנו. מביאים מאבטחים מעיסאוויה, מביאים מאבטחים ממזרח העיר והם מכסחים לנו את הצורה'. באולם הזה שאני הייתי אחרי האירוע בחניון, היה אירוע בחניון, נכנסתי ישבתי על הבמה. מהבמה אני רואה מאבטחים או סדרנים, לא משנה מה, שמתחילים להתקוטט עם הציבור שם, בכנס של הרב מזוז. ואתה מתחיל לחפור, ורואה שבדרך כלל מביאים אותם, שוב, או ממזרח ירושלים, או מעיסאוויה. אני לא אומר שלאנשים ממזרח ירושלים אסור לעבוד, אבל אני כן שואל אם אין איזה קריטריון של בחינה, במיוחד כששמים אנשים בתפקיד שהם או נותנים הוראות לבני אדם, או יש להם איזו שהיא סמכות, איך אפשר לעשות את הדבר הזה. ובבבא סאלי היה את אותו דבר. ראינו שם אנשים שמתקוטטים ורבים, והמאבטחים התחילו להרביץ סתם. לכן מכאן הדיון הכל כך חשוב הזה, כדי להבין איך אנחנו מגיעים למצב כזה ומה עושים כדי למנוע את האירוע הבא. אם אפשר שכל המאבטחים והסדרנים יהיו עדינים כמו איתמר. זה הכי טוב. ח"כ בוסו, שהוא גם אחד היוזמים. בבקשה. גבירתי היו"ר, חבר הכנסת בן גביר, ח"כ אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים בעבר ובעתיד, האמת היא שאני רוצה לדבר על שתי נקודות. אני הייתי אחראי בשירות המוניציפלי על הבטחון בפתח תקוה, ואני יודע שבאירוע שהיינו צריכים לעשות בפארק הגדול, אירועי יום עצמאות, אירועי זיכרון, לפחות חלק מהדברים היו צריכים להעביר לפני כן את האישורים ואת השמות של כל המאבטחים, אני לא יודע עכשיו לחלק כמו שהוא נגע בנקודה, בין מאבטח לבין סדרנים במקום. אבל האם אין באמת קריטריונים ברורים ומסודרים מה אנחנו עושים. הוא נגע כאן בנקודה שהוא האיר לנו זרקור למשהו שיכול להפחיד. אנחנו יודעים שכשיש אירועים ומגיע ראש הממשלה ונשיא המדינה, ולפני כן ה-730 בודקים אפילו את המבשלות במקום, באירועים כאלה שנציגי הציבור מגיעים חברי כנסת שהם נבחרי ציבור, ואני רוצה לגעת בנקודה, אם כבר הוא נגע ביחסה של המשטרה ובהגנה על נבחרי ציבור, אני הגעתי כשהיה האירוע בחולון שהתמוטט הבניין והעיריה סגרה את המקום,

הגעתי לשם, מבקר המדינה הגיע, הייתי בסיור במקום והיה שם בחור אחד שהוא עובד עירית חולון שהוא כביכול אחראי על הבטחון והוא אומר לי 'לא, אתה לא נכנס לפה, אני צריך רק שמות מראש'. אמרתי לו 'אני חבר כנסת'. אמר לי 'לא, אתה לא נכנס לפה'. הגיע מבקר המדינה, עובר לידי, והוא לא נותן לי להיכנס. והחמור מכל שהיה שם מפקד מרחב, מפקד מרחב רואה אותי, הוא רואה אותי מתעמת עם השומר במקום, הוא נכנס ומשאיר אותי בחוץ. אמרתי לו 'תגיד לי, אתה נורמלי, מי אתה בכלל על ידי שאתה צריך להגיד לו קודם כל להיכנס'. והוא רואה אותי מתווכח והוא גם לא ניסה להגן עלי. אתה נמצא במקום, אני לא צריך להתקשר למשטרה להגיד 'יש פה חבר כנסת שהוא בבעיה', אתה רואה, אתה צריך באופן אוטומטי להגן עלי כי אתה המגן. הוא התעלם לחלוטין, ואחר כך כשהוא ראה שאני מתחיל לעשות בלגן וביקשתי את הפרטים שלו ולא התקדמתי עם זה לכיוון המפכ"ל או משהו אבל זה מאוד מאוד הכעיס אותי, היחס של המשטרה לנבחר ציבור שעומד מול העיניים והוא לא חושב שהוא צריך להגן עלי. אמרתי לו 'מה, אתה לא מבין את זה?'. איתמר האיר כאן באור זרקור בעיה אמיתית של אירועים גדולים, ויש מקומות רגישים שנמצאים שם גם נבחרי ציבור ולא רק, אלא אזרחים שנמצאים במקום, ואם אנחנו מגלים שאחד מהסדרנים, אפילו אם זה במעגל השני או השלישי, נמצאים בחוץ, ויש חשש למעשי לאומנות מצידו או מעשים פליליים ברמה אחרת, כפי שהוא אמר, לא כל אחד שעשה משהו פלילי לפני כמה שנים נפסול אותו,

להביא אותו למעגל העבודה. אבל אם חלילה הוא פועל באופן לאומני ויכול להיות מעשה פח"ע שאנחנו רואים שהוא עדיין פעיל בפעולות שלו נגד מדינת ישראל או נגד היהודים זה דבר שיכול

ולכן באמת נשמח אם המשטרה תתייחס ותאמר האם יש איזה כללים, ואם לא צריך לבנות פק"ל מסוים. ותודה לך היו"ר על הדיון החשוב הזה.

ח"כ אוחנה

הייתי שמח להתייחס אחרי שנשמע את המשטרה. בסדר. אני רוצה לשמוע את משטרת ישראל. בבקשה. בוקר טוב לחברי הוועדה, חברי הכנסת וגבירתי. אני אבי טויטו, ראש מדור בחטיבת אבטחה ורישוי. אני אתחיל בכללי ואז אצלול לעניין הקריטריונים והאירוע המדובר. לעניין הנחיה של מאבטחים, ישנם מספר גופים במדינה שמנחים לעניין מאבטחים. משטרת ישראל היא חלק מהם, גם צה"ל,

מלמ"ב ומשטרת ישראל, באמצעות חטיבת האבטחה. מנחים לעניין אבטחה של מאבטחים, שהם בעצם אזרחים. הנחיה של חטיבת אבטחה ורישוי לעניין אבטחה פיזית וחמושה מתקיימת בהתאם למספר חוקים שאנחנו פועלים על פיהם, חוק הסדרת הבטחון לגופים ציבוריים מ-1998, חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור מ-2005, חוק רישוי עסקים מ-1968, חוק איסור אלימות בספורט מ-2005 ואנחנו פועלים גם לעניין פקודות הסמים המסוכנים לעניין אבטחת חוות גידול קנאביס וכמובן פועלים על פי החלטות ממשלה בדגש לאבטחת מוסדות חינוך. ההנחיה שלנו היא בעצם הנחייה שעל פי חוקים ואנחנו מנחים גופים שקבועים בחוקים שציינתי לעניין אבטחה פיזית וחמושה. מעצם הנחיה זו אנחנו קובעים קריטריונים להכשרה של כל בעלי התפקידים באבטחה. מבחינת בעלי תפקידים באבטחה, אני אפרט ברשותכם את כל בעלי התפקידים שאותם אנחנו מנחים ומכשירים, בראש ובראשונה מנהלי אבטחה או מנב"טים, ממוני בטחון בגופים שהם בעצם מנהלים את מערכי האבטחה בגופים שנקבעו בחוק שיהיו תחת ההנחיה של משטרת ישראל חטיבת אבטחה ורישוי, מאבטחים חמושים, ומאבטחים שאינם חמושים. מאבטחים חמושים יש לנו במספר רמות, מהרמה הבסיסית ביותר עד לרמה המתקדמת כמו מאבטחים שהם צמודי מאוימים. מאבטחים שאינם חמושים קרי סדרני ספורט ובודקים בטחוניים, סדרני ספורט אנחנו רואים כמובן באולמות ספורט ולא רק, ובודקים בטחוניים אנחנו רואים באירועים שתחת כיפת השמיים וברישוי עסקים. את המאבטחים החמושים אנחנו רואים בכניסה לגופים ציבוריים, גופים שהם בעצם תשתיות המדינה ולא רק, ויש מאבטחים חמושים נוספים בגופים רבים נוספים. ולכל מאבטח יש קריטריונים לקליטתו להכשרה. אנחנו גם אמונים במסגרת ההנחיה שלנו להכשיר את אותם מאבטחים, אנחנו עושים את זה באמצעות הנחיה של מכללות שמקבלות תו תקן מהמשטרה, שהן בעצם מכשירות מנהלי אבטחה, ראשי משמרות ומפעילי מוקד, ובאמצעות הנחיה של מוסדות להכשרת מאבטחים, גם פה יש לנו תו תקן שבאמצעותו אנחנו מנחים את אותן מוסדות להכשרת מאבטחים שבמוסדות בעצם אנחנו מכשירים את כל אותם מאבטחים שציינתי, חמושים ושאינם חמושים. כל מאבטח חמוש ושאינו חמוש נדרש לעמוד בקריטריונים לקליטתו להכשרה. ברשותכם אפרט את הקריטריונים. אתחיל מהמאבטחים שאינם חמושים, קרי בודק בטחוני או סדרן תרבות וספורט. הקריטריונים במקרה הנדון הם דומים ולכן אפרט רק את הבודק הבטחוני שאינו חמוש. לאחר מכן אפרט את הקריטריונים לקליטה - - - רגע, הסדרנים האלה לא נכנסים לקטגוריה הזאת?

הם נכנסים לאיזו שהיא קטגוריה? לא מבחינתנו, לא בהנחיה שלנו. תיכף - - - אז איך נתנו להם להיות שם? תיכף אני אצלול ברשותכם לאירוע ואני אפרט את הקריטריונים כי חשוב לכם לשמוע וגם ציינתם כאן מה הם הקריטריונים אז אפרט אותם, ולאחר מכן אגיע לאירוע המדובר.

אז מבחינת קריטריונים למאבטח שהוא לא חמוש, בקליטתו להכשרה הוא כמובן נבדק, שהוא כמובן חייב להיות אזרח או תושב קבע בישראל, הוא חייב לשלוט בשפה העברית בנושא קריאה ודיבור, הוא עובר בקליטתו להכשרה מבחן שבודקים את ידיעתו בשפה העברית, בטרום ההכשרה. הוא צריך להמציא כשירות רפואית, זאת אומרת אישור מרופא שהוא כשיר לבצע את ההכשרה, הוא צריך לבצע בדיקה של התאמה ביטחונית. המשמעות היא שהוא נבדק בנושא פלילי שאין מניעה לקליטתו להכשרה ובהמשך העסקתו. כל עבר פלילי? הוא מביא מהמשטרה - - - הוא לא מביא, אני אפרט לכם כיצד זה קורה. במוסדות להכשרת מאבטחים משטרת ישראל הציבה כספות והכשירה אנשים לבצע בדיקה באמצעות הכספות, הכספות האלה זה בעצם בדיקה של המערך הפלילי. באמצעות תעודת זהות הם מזינים את אותם פרטים של המאבטח בקליטה להכשרה ואז מבוצעת בדיקה פלילית לעניינו, והתשובה שמתקבלת אם זה מאושר או לא מאושר. לא מקבל מה, אלא - - - אין פירוט כמובן, הם לא יכולים לראות את העבר הפלילי.

כל רישום פלילי עכשיו ישלול מהאדם את היכולת להיות מאבטח? לא כל רישום פלילי. אז מה הקריטריונים פחות או יותר? יש רשימה סדורה מה כן ומה לא. אפשר לשמוע אותה? אין לי את הרשימה פה. אני מהייעוץ המשפטי של משטרת ישראל. קודם כל שלום לכולם,

שלום חברי הכנסת. כמו שאמר חברי למעשה בכל מוסדות ההכשרה יש את הכספת שזה בעצם מערכת מחשוב, ממשק למידע הפלילי, אין כמובן חשיפה של המידע הפלילי לטיבו או הרשעה אחרונה, מה שבאמת מתקבל זה התשובה האם יש אישור לתחילת ההכשרה של אותו אדם שמועמד להיות באחד מתפקידי האבטחה, יש רשימה של עבירות,

שהיא מוצגת בחוקה שאנחנו - - - אותה לבפנים, ואני כמובן אוכל להתייחס לזה, כמובן שאם תהיה עבירה ביטחונית או עבירה כזאת או אחרת, עבירות ביטחוניות בוודאי ובוודאי ישללו את ההסמכה, עבירות שבמבט כזה או אחר - - - כמובן שישלול את ההסמכה, את ההכשרה בעצם. יש רשימה אתה אומר. יש רשימה של סוגי העבירות.

פשוט אין לי אותה פה כרגע, אבל אני אוכל, אני אומר שבסופו של דבר אדם שגם יש לו עבירת רכוש או עבירה שהיא רלוונטית - - - לא נכנס לקריטריונים.

אז איך הוא - - - שניה, הוא אמר שקודם הוא יסביר את הלא חמושים, את החמושים ואז נגיע לאירוע של מי שלא זה ולא זה.

מה שאת אומרת כמובן נכון, אבל לפיכך כל מה ששמענו עכשיו הוא לא רלוונטי.

אבל האמת שזה רלוונטי, כי אם כבר אנחנו פותחים את זה אז כן מעניין אותי. החזקת סם? אני לא יכול להגיד חד משמעית עכשיו, תלוי גם כן מתי הייתה ההרשעה ואני גם צריך לבדוק את זה, אז אני לא רוצה לענות כרגע. אבל בוודאי ובוודאי שלא כל עבירה רלוונטית לעיסוק עצמו, אם לצורך העניין עבירה שהתיישנה או דברים שלא התפתחו, בוודאי נבדקים לגופו של עניין. אפשר להעביר אלינו את הרשימה הזאת? כמובן.

מעבר לזה אני גם אומר שמאבטחים חמושים, מאבטחים שבעצם קיבלו הרשאה לשאת כלי יריה מכח חוק - - - אנחנו עדיין בעולם הלא חמושים. לא, סיימנו. אני אמשיך להרחיב בנושא של הלא חמושים ואז אגיע לנושא החמושים ברשותכם. אז מעבר לבדיקת כספת ששם נבדק עברו הפלילי של אותו מועמד, הוא מקבל אישור שהוא עבר או שהוא בעצם לא עבר, במידה והוא לא עבר, יש לו יכולת ערעור באמצעות הגעה לתחנת משטרה באזור מגוריו ושם הוא יכול לערער על ההחלטה. במידה והוא עבר, כמובן יש פרמטרים נוספים שבהם הוא נבדק, ואני ארחיב בהם. מבחינת גיל, הוא צריך להיות מגיל 21 ומעלה או שמלאו לו 20 שנה - - - ומעלה ללא הגבלה או שיש הגבלה גם במעלה? אין הגבלה על פי חוק מבחינת גיל בנושא העסקה. ולכן ומעלה. כמובן שיש בהכשרה עצמה פרמטרים שמבצעים

אדם לשמש בתפקידו, כמו בוחן כושר וכולי. אלא אם כן מלאו לו 20 שנה בעת סיום השירות הצבאי. כמובן מי שיעבוד במוסדות חינוך יידרש לאישור של היעדר עבירות מין, ובנוסף הוא צריך לעבור ועדת קבלה של הגוף המשלח. זאת אומרת שהוא לא יכול להגיע להתקבל להכשרה אם הוא לא נשלח על ידי ממונה בטחון, מנב"ט או מנהל אבטחה בגוף המשלח שעשה לו ראיון קליטה לעבודה והוא זה ששולח אותו להכשרה. אלה בעצם הקריטריונים שציינתי למאבטח שהוא לא חמוש. שזה תופס לבודק בטחוני וסדרן באירועי ספורט. מבחינת מאבטחים חמושים, ברשותכם אציין את הקריטריונים. תגיד רק את ההבדלים, כי מן הסתם כל מה שחל על לא חמושים חל גם עם חמושים ועוד. אז מה ה-ועוד? אני נוגע בהבדלים, ההבדל הוא כמובן זה רישיון הנשק שפה נדרש לפני שהוא מגיע ונקלט להכשרה, הוא נדרש לקבלת רישיון נשק מטעם אגף כלי יריה, כשבעצם לקראת רישיון הנשק הוא נבדק לא רק בהיבט הפלילי אלא גם בהיבט המודיעיני. זאת אומרת הוא נקלט להכשרה עם רישיון הנשק, ובהליך רישיון הנשק נבדק ההיבט הפלילי והמודיעיני. כל שאר הפרמטרים אותו דבר, למעט דבר אחד נוסף, שלמאבטח חמוש מונחה משטרת ישראל נדרש שירות צבאי. יש לנו מספר מאבטחים ברמות של מאבטחים חמושים, מאבטח בסיסי שהוא בעצם, אנחנו רואים אותו בכניסה לקניונים, בכניסה למרכולים, לחנויות, כל מה שקשור בעיקר לפריטי רישוי וגם המוסדות חינוך שלנו, ושם בעצם נדרש

זה מאבטח שעשה שירות צבאי כמובן - - - יש חריגים? כל מאבטח חמוש בהכרח עשה צבא או שיש חריגים?

יש חריגים. אנחנו במרוצת השנים האחרונות הכנסנו אפשרויות נוספות, לדוגמה מי שלא עשה צבא במגזרים שלא עשו צבא, יכול להיות מגזר דתי,

שהם בעצם מתנדבים במשמר האזרחי ביחידות מיוחדות שנתיים ומעלה, ושם בעצם מבוצע להם תחקיר בטחוני בקליטתם להתנדבות במשטרה. הם עושים שם מטווחים והם בעצם צמודים לשוטר, הם לובשי מדים, הם צמודים לשוטר בעבודתו ואנחנו רואים בזה בעצם סוג של סמי-שירות צבאי, אנחנו גם מחייבים מינימום של שנתיים ומעלה בשירות במשמר האזרחי, וזה בעצם תנאי הקליטה, שירות צבאי או מה שציינתי, לקליטה להכשרה של מאבטח חמוש מונחה משטרת ישראל. יש לנו מאבטחים ברמות נוספות, גבוהות יותר. קרי מאבטחים ברמה שנקראת מתקדם א', מתקדם ב' - - - אגב, כשאתה אומר שירות צבאי זה או שירות לאומי,

מאבטחים ברמות בכירות יותר, ושם בעצם אנחנו דורשים לא רק שירות צבאי, אנחנו דורשים רובאי שהוא אפילו רובאי 03 עם תעודת לוחם. לרמות הבכירות יותר, מאבטחים בכירים, אין צורך לדעתי להיכנס לסוגי המשימות שלהם, אבל שם נדרש אפילו רובאי 03 תעודת לוחם ששירתו ביחידות מסוימות. אלו בעצם הקריטריונים שאנחנו מחייבים לקליטה של מאבטחים חמושים ושאינם חמושים להכשרות מונחות משטרה, כשאותם מאבטחים נשלחים להכשרות מטעם הגוף המשלח שזה גופים שהם מונחי משטרה, לרבות פריטי רישוי עסקים, לרבות אירועים של כיפת שמים וכל הגופים שהם בעצם תשתיות וגופים ציבוריים שרשומים בחוק הסדרת הבטחון. לפני שמגיעים לעניין, מי מפקח על זה? מה שאמרת עד עכשיו נשמע סביר. בודקים התאמה ביטחונית, גם ראיתי את חוק סמכויות לשם שמירה ששם זה באמת הקריטריונים שהזכרת, כשירות רפואית,

התאמה ביטחונית, עד כאן הכל נשמע פנטסטי. בפועל במציאות יש לנו לא עשרות, לדעתי זה יותר ממאות כבר, אלפים, באצטדיון טדי, באולם של הפועל חולון, בקבר של הבבא סאלי, אנחנו רואים את המאבטחים האלה, בהילולה של הרב מזוז. הם לא מאבטחים, הם סדרנים.

זה חלק מהפק"ל, סדרנים. זה העניין.

מי מפקח שהאנשים האלה - - - מי שומר על השומרים.

לבקשתך, אני ארחיב בעניין פיקוח ובקרה אבל אני מבקש רק לסייג את האירוע של הבבא סאלי מאחר ולא מדובר באירוע שהוא

כיפת שמים לפי פריט רישוי אלא אירוע שהוא בעצם מטעם חוק הבטיחות במקומות ציבוריים,

הסדרנים המדוברים לא היו סדרנים שעברו הכשרה משטרתית. אני לא

בסופו של דבר,

זו נקודה שחוזרת על עצמה פעם אחרי פעם כמו במירון. המשטרה נותנת הנחיות, נותנת סד"כ של סדרנים שמאבטחים, העיריה מממנת ומביאה. אבל בסופו של דבר המפקד, המאבטחים במקום של הסדרנים, זה המשטרה. אתה רואה שם את השוטרים, את אנשי היס"מ, והם בסך הכל מקבלים פקודות מהשוטרים. אז זה לא נכון להגיד שזה לא, הם לא מונחים - - - חבר הכנסת אני אגיד שבסופו של דבר בכלל כל עולם הסמכויות של מאבטחים וסדרנים הוא ככלל תלוי וצמוד מקום. מה זאת אומרת? בחוק רישוי עסקים גם כן, שיש לך פריט רישוי, במקרה הספציפי הזה זה היה חניון מקורה שמציבים מאבטח או בודק בטחוני זה מטעם הפריט עצמו ובאמת הסמכות של הבודק הבטחוני, וזה לא היה להבנתנו אנשים מעורבים עצמם כי הם בעצם לא עברו שום הסמכה ולא קיבלו שום הכשרה ממשטרת ישראל או מאחד המוסדות שאושרו על ידי משטרת ישראל, מוסדות להכשרת מאבטחים, הסמכות שלו היא בכניסה למקום כשיש לעשות בדיקה, דרישת הזדהות וחיפוש. מעבר לזה, גם בחוק הסדרת הבטחון הסמכות של המאבטח

כפי שמצוינת כמובן בחוק עצמו, היא ככלל במקום עצמו למעט משרדי ממשלה, שיש להם גם סמכות מסויגת מסוימת לליווי בתנועה גם כן, כמו שאמר חברי גם כן, בסופו של דבר האנשים האלה שבעצם הקצו את החניה בצורה כזו או אחרת באירוע הספציפי הזה, הם לא עבדו מטעם המשטרה כאחד מהתפקידים שאנחנו מבקשים אותם או דורשים אותם, ובוודאי ובוודאי זה לא ברגולציה שאנחנו עובדים דרכה או דורשים אותה במסגרת פריט הרישוי הספציפי של חניון מקורה, למשל לצורך העניין במה ש- - - אבל השאלה כאן מי מפקח. כי לכאורה לפי מה שאתה אומר כרגע - - - אני רוצה שניה אחת, אני מכיר את האירועים האלה לא רק מהבבא סאלי, אני מכיר את האירועים האלה בירושלים. כמו שאמרו קודם, יכול להיות שיש לקונה בתקנות ולכן הוועדה רוצה לדעת את זה.

נכון, מי שקובע את המספר ומה צריך להיות ואיפה צריך להיות,

זה נכון שהמשטרה לעתים כן, לעתים לא, מקבלת רשימה או לא מקבלת רשימה מי הם האנשים, רואים אותם,

בסוף יש פה לקונה. אם בסוף אדם שהורשע בפלילים הופך להיות חלק מהסדרנים, בסוף מי שמגדיר, וזה קצין הבטיחות של המשטרה שמגדיר מה הן הדרישות באירוע, צריך שתהיה לו סמכות לעשות את זה. יכול להיות שהיום אין לו,

אני יכול לקבל את זה. אנחנו באים לתקן, זה לא ועדה לביקורת המדינה. זו ועדה שבאה לראות איך לתקן את זה. תגידו לנו מה חסר כרגע בשביל שבאותו מספר שנותן הקצין שאומר 'אני רוצה 30, 40 סדרנים ואני רוצה 10 מאבטחים', אני מכיר את ההבדל הזה,

'אני רוצה 20 סדרנים ו-10 מאבטחים', שה-20 סדרנים לא יהיו בעלי עבר פלילי. זה בעצם מה שהוועדה רוצה. תגידו לנו אתם כאנשי מקצוע בסוף מה אנחנו כוועדה, כמחוקקים, צריכים לעשות בשביל שהעניין הזה יוסדר. אנחנו לא בוועדה לביקורת המדינה. אני ברשותכם ארחיב לעניין הפיקוח והבקרה. גם בנושא מגרשי כדורגל. אני אחלק את זה לשניים. פיקוח ובקרה של החטיבה בשני צירים, אפילו בשלושה צירים. אחד הציר של ההכשרות, שכל בעלי התפקידים שציינתי, אנחנו נמצאים באמצעות ההנחייה שלנו של מוסדות ההכשרה ושל המכללות, נמצאים במסגרת בקרות שאנחנו מבצעים ובקליטה של כל מאבטח שהוא חמוש ושאינו חמוש, בקליטה אנחנו מבצעים את זה באמצעות מערכת ממוחשבת שאנחנו יודעים להגיד שהקליטה נעשתה כפי שצריך ובהנחייה שלנו את מוסדות ההכשרה ובבקרות שאנחנו מבצעים במסגרת תכניות העבודה שלנו במוסדות ההכשרה, כנ"ל בנושא המכללות. ציר נוסף של בקרה הוא באמצעות מערך האבטחה והרישוי שפרוס

בכל תחנת משטרה יש לנו קצין אבטחה ובקר אבטחה ורישוי, שהם בעצם מבקרים יחד עם המדורים השונים בחטיבת אבטחה ורישוי, אנחנו בעצם מבקרים את כל הגופים שאותם אנחנו מנחים, אם זה גופים ציבוריים,

יכול להיות ביטוח לאומי, את כל בתי הספר. איך אתם מבקרים? אתם הולכים פיזית למקומות ובודקים אם למאבטח הספציפי שעומד בכניסה לשער יש לו סמכות או אין לו סמכות?

יש לכם נתונים על הבקרה הזאת? כמה אתם פוקדים אותם? אנחנו לא מדברים על ההכשרה לפני. אני מדבר על זה שעכשיו בפועל יש באצטדיון טדי לצורך העניין, בחולון,

לא משנה איפה, אנשים שעובדים או כמאבטחים או כסדרני אבטחה ועושים פעולות, לדוגמה כמו לבדוק תיקים, לפתוח את הבגז' של המכוניות, זה נקרא אצלכם,

צריכים לעמוד באיזו שהיא מחויבות. יש לכם נתונים? אתם הולכים אליהם? אתם בודקים את זה שהם באמת הוכשרו לזה ושיש להם את ה- - -?

הבדיקה שלנו, בכל אירוע של כיפת שמיים ואירוע ספורט, אנחנו נמצאים שם, מגיעים לשם ומבצעים בדיקה, בדיוק כמו שציינת. כל בעלי התפקידים נבדקים, לרבות סדרנים. וגם אם יש לנו אפילו מאות סדרנים, כולם נבדקים באופן ממוחשב שלכולם יש תעודת סמכויות, כולם עברו הכשרה וכולם - - - ובאירועים כאלה גם הסדרנים נבדקים? אני מדבר על סדרני ספורט באירועי ספורט. כולם נבדקים שהם בעצם נמצאים שם ורשאים להיות שם ולשמש בתפקידם ושלכולם יש את תעודת הסמכויות שהונפקה להם. אותו כנ"ל במערך הפרוס שלנו. מוסדות חינוך, גופים ציבוריים וכולי. כל איפה שיש לנו

חמוש או בודק בטחוני שאינו חמוש, במערך הזה חטיבת אבטחה ברישוי ממנה מנהל אבטחה או ממונה בטחון מטעם חוק הסדרת הבטחון. אנחנו ממנים אותה בוועדת מינוי שאנחנו מבצעים, אנחנו מכשירים אותו בקורס מנהלי אבטחה, אנחנו נותנים לו תעודת סמכויות שאותה אנחנו מחדשים מדי שנה ברישוי עסקים או מדי שלוש שנים בהסדרת הבטחון למנב"ט ארצי ואותו מנב"ט הוא אחראי ומפקח על המערך אבטחה שלו, ובנוסף המערך הפרוס של חטיבת אבטחה ורישוי ומדורי חטיבת אבטחה ורישוי מבצעים בקרות במערך הפרוס הזה. בקרה/ תרגיל, תרגיל חדירה, תרגיל איסוף מל"מ, ששם אנחנו בודקים את הערנות ואת אופן הפעולה של המאבטחים שאותם אנחנו מכשירים יחד עם המנב"ט לפעול באופן הראוי על מנת למנוע את אירוע פח"ע, מבצעים תרגילים, מבצעים בקרות, בודקים במסגרת התרגיל שאותו מאבטח ברשותו גם תעודת הסמכויות שאנחנו מנפיקים לו במסגרת ההכשרה. לא ציינתי שבמסגרת ההכשרה עוברת גם הרצאה של מומחה בנושא סמכויות שהוא בעצם עורך דין שמלמד אותו את הסמכויות המוקנות לו, ובסיום ההרצאה או בסיום ההכשרה הוא מקבל תעודת סמכות, כל מאבטח מקבל תעודת סמכויות אם זה מטעם

אם זה מטעם חוק רישוי עסקים, הוא מקבל תעודה שמתחדשת מדי שנה. התוקף של התעודה למשך שנה וכמו שציין פה ידידי, בגוף התעודה גם רשום המקום שבו הוא רשאי לעבוד. גם רשום על התעודה אם הוא בודק בטחוני, אם הוא סדרן או אם הוא מאבטח חמוש. זה בעצם אופן הבקרה שלנו, לרבות מגרשי כדורגל. במגרש כדורגל אנחנו ממנים מנהל אירוע שממנה בעצם משרד התרבות והספורט, יש לנו מנהל בטחון במסגרת חוק מניעת אלימות בספורט, מנהל בטחון שאנחנו מכשירים אותו, אנחנו עושים לו ועדת מינוי אנחנו נותנים לו תעודת מינוי סמכויות והוא זה שמעמיד שם לפי פקודת מבצע שאושרה את סד"כ מאבטחים, סדרנים ובודקים בטחוניים כפי שנקבע. הוא הבעלים של החברה בדרך כלל? מי זה ממונה הבטחון הזה? הוא בעל הבית של החברה? לא בהכרח. הוא יכול להיות מטעם חברת האבטחה, יכול להיות שהוא פרילנסר, אבל הוא עובר הכשרה על ידינו, מוסמך על ידינו, עובר ועדת מינוי. אגב, הוא מוסמך לשמש כממונה בטחון עד 7,000 איש.

אני הייתי בבלומפילד, ראיתי את הסדרנים עם הכתומים, ראיתי את השוטרים בחוץ וראיתי את המאבטחים, לדעתי, איך אגדיר אותם, המאבטחים יותר. והאמת שתהיתי לעצמי באמת אם אותו אדם באמת בגיל מבוגר מאוד, מבוגר מאוד, עם הוסט הכתום הזה, מה הוא יכול לעשות? עזוב, אני בכלל לא מדברת, לתוך האוהדים לא נכנסים, זה בכלל אין שאלה, ואגב יהיה כאן דיון ממש בתחילת פברואר על כל המתווה החדש של בט"פ-משפטים וספורט על אצטדיוני הכדורגל, זה משהו שאנחנו מלווים פה בוועדה. אבל תהיתי לעצמי אם זה לא בזבוז כסף. ראיתי הרבה אנשים מבוגרים שאני שמחה שהם מתפרנסים, באמת אני שמחה, אבל מה הוא יכול לעשות? מירב אני חייב לספר לך סיפור אישי. פיגוע של הטרקטור שהיה ברחוב יפו, אני מוצא את עצמי יוצא מחניון שערי העיר, ואני רואה את הטרקטור מגיע בדהירה ברחוב יפו ומתחיל לדרוס מכוניות. אני קופץ החוצה מהאוטו ומתחיל לחפש מה יש מסביב, אני רואה את המאבטח של שערי העיר עומד שם עם רובה,

אני ניגש אליו ואומר לו 'תירה בו', הוא אומר לי 'אסור לי לזוז מהעמדה'. אתה רואה מולך טרקטור, מי שמכיר שם את האזור, אתה רואה את הכל, הוא יוצא מרחוב יפו ונכנס לשרי ישראל, זה בדיוק הפינה. אני תופס לו את הרובה ומנסה למשוך לו את הרובה ואומר לו 'אני אירה'. הוא אומר לי 'אני אגיש תלונה נגדך' אני אומר לו 'תגיד לי אתה משוגע, תראה מה הולך פה, הורגים פה אנשים'. 'אסור לי לזוז מהעמדה. אני לא זז'. ומה היה שם בסוף? נהרגו אנשים, הטרקטור המשיך, זה הרי שאלה של דקות. הטרקטור המשיך. אפשר להעמיד לדין את המאבטח הזה. אני באמת - - - פניתי דרך אגב להנהלה של שערי היעיר, המאבטח נשאר שם עוד שנים אחר כך. פשוט לא להאמין. אני אומרת, באמת, זה לא בזבוז של כסף? לא עדיף להביא, ראיתי את המאבטחים הגדולים האלה, סוג של רמבואים, עומדים על הזה,

בבגדים שחורים. רואים שהם עברו את הרובאי 03 ושהם יודעים להשתמש בנשק. אני לא יודעת מתי בפעם האחרונה היית באצטדיון- - - הייתי בכדורגל.

המשטרה בחוץ, רק כוח התערבות רק במקרים קיצוניים וזה טוב, אבל המאבטחים, אתה רואה את ההבדל. מה עוזר הבחור המבוגר עם הוסט הכתום? אנחנו קצת מרחיבים את היריעה, אבל זה בסדר גמור. משטרת ישראל כפי שציינתי מנחה גופים על פי חוק לעניין אבטחה פיזית וחמושה. אני יכול לתת לכם נתון מדויק מ-2019,

44,000 מאבטחים חמושים ושאינם חמושים. מתוך ה-44,000, 13,000 שאינם חמושים בחלוקה של 7,000 ו-6,000 של בודק בטחוני וסדרן באירועי תרבות בידור וספורט.

אחרי שאנחנו כבר שנתיים בתקופת קורונה אנחנו פחות 4,000 מאבטחים במערך, מסיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו. כמות המאבטחים שציינתי כרגע אינה מספקת לאבטחת כל הגופים במערכי האבטחה הנדרשים להם, תמיד קיים מחסור גם במוסדות חינוך, גם בגופים ציבוריים גם במאבטחים שהם ברמות הנמוכות יותר או ברמות הבכירות יותר. כפי שציינתי בתחילת הדיון, אין הגבלת גיל על פי חוק. לכן גם אנחנו לא יכולים - - - אתה לא עונה לי.

אין טעם לחזור כי אנחנו באותו - - - אז ספציפית לעניין שאלתך, יש לנו בכל מערכי ההכשרה מבחני כושר.

אני לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף סדרן שנמצא בכניסה לקניון שבכלל לא מדבר עברית,

אנחנו חיים בתוך עמנו,

אבל בוא נגיד שהמציאות - - - המציאות,

בסדר, זו שאלה אחת, מאבטחים שלך תדע אם יגיבו או לא יגיבו. אבל יכול להיות שגם יש איזו שהיא הקלה בבדיקות האלה שאמרתם. בשום פנים ואופן. הרי בסופו של

הוא בודק בכניסה רכבים.

זה סדרן - - - לא, זה סותר את החוק. אני ראיתי את החוק.

מתחיל לעשות חיפושים,

לבקש מהאדם 'תפתח לי את הבגז' שלך' זה חיפוש. כאן הוא כן עולה בקנה המידה שלכם. אני לא יכול להתייחס לזה ברשותך, אני מניח שאתה תציין את

אני חייב לעלות כי חברתו לסיעה אורית מטריפה אותי שאני לא עולה לוועדת הכנסת.

יש נוהל קבוע כל שבוע, ערעור של אורית סטרוק. כל מה שלא

זאת אומרת אותה חברה שולחת למשטרה במערכת את השם - - - לא צריך חברה. אני אומר, סדרנים אין חברה. לא, אבל יש חברת שמירה, היא פונה

אין לנו מספיק אנשים,

תשמור שם' ובסדר, הם ממלאים הכל. אני הבנתי את מה שקרה לך באקספו.

מול סדרנים ומול מאבטחים. זה

תראו, האבטחה במדינת ישראל על 90,000 איש היא לא מקשה אחת.

היא אינה מיקשה אחת מבחינת איכות כוח האדם שלה.

משמר הכנסת הוא לא מיקשה אחת,

וגם לבקרה ולפיקוח יש גבולות, מה

בחטיבת האבטחה אין 10,000 קצינים שיכולים לבקר. ישנו מספר מוגבל של קציני משטרה שמחולקים למחוזות ולמרחבים והם עושים בקרה כמיטב

איך אנחנו מונעים את זה? הרי המשטרה אין לה דרך לתפוס את הדבר הזה.

אני מתערב שהשם עיסא לא היה באנשים האלה, ובכל זאת, כשבאים לשם

לא כולם מאבטחי מוסדות האנרגיה, תחנות הכוח של חברת החשמל והמים והתשתיות האחרות.

האבטחה, האבטחה הפיזית המוסדרת במדינת ישראל,

תחת חוק רישוי עסקים והחוק להסדרת הבטחון. ישנם

להתייחס? אולי גם תעדכני אותנו לגבי המצב של החוק.

בבקשה משרד המשפטים. אני מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. חשוב לי לחדד את ההבדל בין

הוא גם מבצע עבירה פלילית ואפשר לחקור, ולהגיש כתב אישום במקרים המתאימים. אתם פעם חקרתם מישהו כזה שהשתמש בסמכויות? אני מבקש לשאול לא לגבי האיש אלא לגבי הישות ששכרה את פעולותיו.

לא רק בהכרח או כל מקום אחר שאנחנו חושבים שכרגע צריך לעשות את הבדיקה, המשטרה באמצעות מערך הרישוי שלה מגיעה למקום, עושה בדיקה,

שהם ללא הפרופיל המתאים וללא הסמכויות המתאימות,

גם

כמה פעמים אתם עושים דברים כאלה? אני יכול להגיד לך באופן ודאי שכל אירוע של כיפת שמיים וכל אירוע ספורט, אנחנו נמצאים בכל אירוע ובודקים

הו לאזרח יהודי היא פשוט עניין לא טבעי

יש לך נתונים? רגע, סליחה. מה, חבר הכנסת בגין, יש

אז הוא מעדיף לדבר בלי נתונים.

על מי הוא מדבר? על איזה אירוע הוא מדבר? אז אתה אחר כך תגיד שהוא דיבר בלי

לא נקראים לשרת,

השירות הצבאי כמובן לא יכול להיות קריטריון לקבלת תפקידים כאלה ודרושים מסלולי הכשרה אוניברסליים שמתאימים גם למי שלא שירתו. הערה אחרונה נוגעת למגע

יש שם נציגים שונים ביניהם גם נציג משטרה שהוא בכובע של נציג בט"פ ובעקבות החלטה מ-2011 שאמרה

הניסיון לימד שזה פחות עבד לצורך העניין ברמה של גם ההתנהלות של הרישיונות עצמן וכן אנחנו חושבים שזה

אבל התלונות שאני מקבל 'כאן בטדי מאבטחים פעלו כך', ו'כאן בבבא סאלי' ו'כאן באצטדיון בחולון מאבטחים פעלו כך', גורמות לאיזה שהן תחושות שלא תמיד בודקים את הדברים.

כי כל האירוע שהתגלגל היה נמנע אם מראש אותו סדרן חניה היה מסדר חניה ולא היה בכלל נכנס לאירוע.

לדיגיטציה וכל אותם דברים, לכן זה פחות מטריד אותי. כן מעניין אותי הנושא של הסדרת הבטחון וחוק שירותי אבטחה,

אתה גם בתור עו"ד מצטיין, לעשות איזו שהיא עבודה משפטית על החוק, אולי גם לנו יש דברים שאנחנו כן יכולים לשבת ביחד, לקרוא ולהבין אולי כן אפשר לעשות כמה תיקונים.

אני יודעת איפה אנחנו